בוקר טוב.

הרווחה והבריאות בנושא: הצעת צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש הוראת שעה תיקון מס' 21) (הארכת תוקף הוראת שעה). צר לי שבתקופה שהממשלה לא כל-כך עובדת והמשרדים לא כל-כך מתפקדים, מביאים את הצו לוועדה יום לפני שהוא פג תוקף.

שאני רוצה להעלות בוועדת החוקה של הליכוד איזה נושא, אני מעלה אותה שבוע מראש כדי שכולם יראו ויגיבו. לא יכול להיות כזה

כל חברי הכנסת שנמצאים פה ולא הלכו למליאה כי הנושא של עובדים חשוב להם, תמכו והצביעו והתקנות אושרו. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:18.